אנחנו עוברים לדיון על המס. יש לי הצעה לסדר, כי אני רוצה שתיתן הוראה לטמיר. שלחתי מכתב גם ליועצים המשפטיים וגם לו.

לוותר. תשמע טוב, כי הוא ייתן לך הוראה. מנהל ועדת הכספים, אתה מכותב.

לפני שלושה שבועות דנו פה בוועדה הזו ואתה היית